שלום. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת בנושא: הצעה בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט. לאור האירועים ולאור פתיחת שנת הלימודים בעוד כחודשיים, אנחנו נדרשנו להקים ועדה ועדה זמנית, לא יודע איך להגדיר אותה, ועדה רגילה. ועדה רגילה. ועדה רגילה לחינוך. פנינו בעניין הזה גם לוועדת ההסכמות והגענו להסכמה קואליציה-אופוזיציה, ולכן ההרכבים שנקבעו בהתאם להסכמות הם שלליכוד-כולנו יהיו חמישה נציגים בוועדה, איחוד מפלגות הימין אחד, יהדות התורה אחד, ש"ס אחד, ישראל ביתנו אחד, כחול לבן ארבעה, הרשימה המשותפת אחד, מפלגת העבודה אחד. יש פה את המכתב, מי שמעוניין יכול לראות. הם לא נקראים הרשימה המשותפת. לא הרשימה המשותפת, סליחה. הרשימות הערביות. כלל הרשימות. נציגות. לשתי הסיעות נציג אחד.

זו סיעה אחת בכנסת, קוראים לה חדש-תע"ל, לה יש נציג אחד, אבל אני אשמח אם נקרא את הסדר.

הוועדה המסדרת החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיף 2(א)(ג) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, להביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט. בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת לפי ההרכב הבא: סיעת הליכוד,

עוזי דיין, קטי שטרית, קרן ברק, אוסנת מארק ושלמה קרעי, סיעת כחול לבן, ארבעה חברים: מיכאל ביטון, קארין אלהרר, עומר ינקלביץ' וגדי יברקן, סיעת ש"ס, חבר אחד: יעקב מרגי, סיעת יהדות התורה, חבר אחד: יעקב טסלר, יש לו ממלא מקום, יצחק פינדרוס, סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: יוסף ג'בארין; סיעת העבודה, חבר אחד: טל רוסו, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: יבגני סובה, סיעת איחוד מפלגות הימין, חברה אחת: עידית סילמן. הוועדה המסדרת החליטה להמליץ כי בראש הוועדה יעמוד חבר הכנסת יעקב מרגי, שהוא כמובן יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת הקודמת, והוא ייבחר על-ידי הוועדה עצמה בישיבתה הראשונה.

אני חייב או אפשר מישהו אחר במקומי? חייב להיות לפי התקנון יושב-ראש ועדת הכנסת. מתי אתה מקיים דיון ראשון? ביום שני זה האישור במליאה. זה חייב לעבור אישור מליאה. הצבעה. הצבעת מליאה. ביום שלישי זה המועד הכי קרוב. תתאם איתי בבקשה את המועד. בסיום המליאה. אי אפשר. אחרי ההודעה למליאה. צריך לתת הודעה לחברי הוועדה. צריך להודיע. אני צריך לבוא לפתוח את הישיבה ולעשות הצבעה.

לומר לפרוטוקול בעקבות שאלות שנשאלנו. לא מדובר בוועדת חינוך זמנית או בוועדת חינוך מיוחדת. מדובר בוועדת חינוך קבועה, הוועדה הזאת תפעל עד לסיום כהונת הכנסת העשרים-ואחת, ללא יוצא מן הכלל. אי אפשר לפזר אותה פתאום, זו ועדה שתפעל עד לסיום הכנסת. בסדר גמור. אבל הנושאים שהיא תעסוק בהם צריכים להיות מוגבלים, זו ממשלת מעבר. מוסכמים.

כינוס הוועדה הוא בדיוק כמו שאנחנו מכנסים ועדות אחרות בפגרה, על-פי החלטה של ועדת הסכמות, ויושב-ראש הכנסת במידת הצורך. וארבעה ימים מראש. נכון. גם ארבעה ימים מראש, אלא אם כן פטר את הסיפור הזה יושב-ראש הכנסת. עכשיו הצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אני מצביע במקום חבר הכנסת מלכיאלי. הצבעה בעד, 5 נגד, אין נמנעים, אין ההצעה בדבר הרכב ועדת החינוך,

ההחלטה התקבלה. תודה רבה, הישיבה נעולה.